א.

הרכב הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה,

סמוטריץ' וקבוצת חברי כנסת.

בדבר קביעת ועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב